אנחנו פותחים את ישיבת ועדת העבודה והרווחה, 11 במאי 2022, י' באייר תשפ"ב. השעה היא 10:12. אנחנו דנים הבוקר בהצעת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה

(הארכת תקופת ההתיישנות),

החוק הזה זה חוק שאני קוראת לו חוק שעון חול. יש שעון חול שהולך ואוזל. התוצאה היא בלתי הפיכה. בעצם אנחנו גם מגדילים את שעון החול, מכניסים יותר חול לשעון החול הזה, מאפשרים יותר חקירה לעומק, לבחון דברים והתייחסויות, ויש לו עוד שני דברים נוספים, פעם אחת, הוא אומר לחושפי שחיתות,

המדינה מגינה עליכם, ופעם שנייה, הם אומרים לאלה, וזה ממש לא כולם, שחושבים שמי שבחר להילחם על טוהר המידות ועל המדינה הדמוקרטית, אפשר לסגור איתו חשבון אחרי, אז פתרנו בעצם בשני התיקונים האלה שאנחנו עושים את שתי הבעיות האלה תוך כדי יצירת איזון בהיפוך. אפשרנו באמת, מה שנקרא, למתלונן, את השנתיים שהוא צריך. אפשרנו למעסיק את הזמן שנדרש להגן על עצמו בהיפוך, שהייתי רוצה שהוא יהיה יותר ארוך, אבל מה שנקרא משא ומתן ובסוף פשרות, צריך לעשות אותן. אפשרנו עוד דבר. אפשרנו לגופים להשלים את העבודה שלהם תוך אמירה, במקסימום זה צריך לקחת לכם שנתיים, כי בכל ההארכות שהיו כאן, הציבו כאן מקרים שבהם יש היום, השבוע, בדיקות שעוברות את השנתיים. אמרנו, מה יקרה בדבר הזה? החלטתי גם בהתייעצות עם נועה, אנחנו לא רוצים להכניס את זה לחקיקה, אבל הבקשה שלי אליך כיו"ר ועדה, שנקבע שאחת ל-X זמן יגישו לנו מה עוברת השנה וחצי. למה לא מה עוברת השנתיים? כי אם הוא עובר את השנתיים, לאותו אחד זה כבר נקודה - - - כשאת אומרת מה עוברת השנה וחצי, זה איזה הליכי בדיקה במשרד מבקר המדינה.

אנחנו מדברים על ממוצע אבל ממוצע זה לא שכיח, והממוצע זה גם לא אומר את המקרה, וכל אחד הוא עולם בפני עצמו. אם נגיד שכל שנה וחצי נקבל בדיקות שעוברות את השנה וחצי, זה יאפשר לנו חצי שנה להגיד להם, למה זה מתעכב?

אני רגע מסכמת את הבקשה הספציפית הזו.

יש לנו כאן נציגים ממשרד מבקר המדינה? הם לא באים אלינו בדרך כלל, נכון? הם אמרו שהם באים רק לוועדת ביקורת המדינה. אבל בדיון האחרון - - - היה מישהו. הם הגיעו. פעמיים הגיעו. לא רלוונטי. אני מדברת כרגע גם לנוכחים, כמובן אליך יוזמת החוק, חברת הכנסת שפק, ולפרוטוקול שזוכר הכול, ובמסגרתו אנחנו פונים למשרד מבקר המדינה. היות ובדיונים על הצעת החוק דובר על כך שממוצע הבדיקה בתלונה או פנייה של חושף שחיתויות למבקר המדינה זה אורך כשנתיים, אנחנו פונים למשרד מבקר המדינה. אנחנו נערוך כאן גם דיונים כאלה ונזכיר להם אפילו במכתב שפעם בכמה זמן,

שנה וחצי אנחנו נקבל דיווחים על אותם הליכים שנמצאים אצלו כרגע בבדיקה, וחולף או כמעט חולף הזמן של שנה וחצי מהיום שהחלה הבדיקה. בגלל שעשינו עבודה, כולל השבוע, עם כל משרדי הממשלה לראות שאף אחד לא נזכר פתאום, וגם עשיתי פגיעה עם היועמ"שית,

ועברנו וכתבנו תרשימים ונוסחאות, והתפלפלנו, אז אני ממש שמחה - - - נכון. אני רוצה לעבור למשרד המשפטים, עו"ד רז דניאל, הנהלת הסיוע המשפטי, משרד המשפטים,

שלום, נעים מאוד. חברי, עו"ד יניב שני התייצב בדיון הקודם. הוא מרכז את התחום של חושפי שחיתויות. גם אני נמצא בצוות. אני חושב שזה מבורך מאוד, הקפאת ההליכים. זה נושא שמאוד הטריד אותנו לאור הבירור הרב. יש לנו כמה תיקים שתלויים ועומדים ולכן יש לזה חשיבות. אנחנו כמובן היינו מעדיפים תקופת התיישנות יותר גדולה, אבל שלוש שנים הן חשובות והן בפירוש יעודדו יותר ויותר אנשים לפנות אלינו במסגרת החוק על מנת שעניינם יתברר. כמו שחברי יניב אמר בדיון הקודם, לראות תיק של התנכלות לוקח זמן, ולכן כל התקופה הזו היא חשובה.

שמשנה עוברים לשלוש, כי התנכלות היא מעשה מתמשך ולכן אנחנו בהחלט שמחים שהתיקון הזה ייצא לפועל. אוקיי, תודה רבה על הדברים האלה. הנוכחים האחרים, באתם רק לוודא שאנחנו מעבירים את החוק או גם לומר משהו? אני מייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים. אני רואה שבעצם הנוסח הכחול עבר בקריאה ראשונה והוא על שולחן הוועדה לקריאה שנייה ושלישית, תואם לחלוטין את התנאים של ההחלטה המעודכנת של ועדת השרים לחקיקה, כך שהנוסח הזה תואם לחלוטין את עמדת הממשלה ואנחנו שמחים על כך. אנחנו מברכים על כל פעם שיש לנו את האפשרות לשתף פעולה ולהגיע להסכמות. זה גם בראיה כוללת מאפשר לנו לקדם הצעות חוק שנראות לנו בשלב ההתחלתי, כיוון שאנחנו יודעים שיש שיתוף פעולה ואפשר כן להגיע להצעות חוק שהן גם מביאות בחשבון את כל השיקולים של משרדי הממשלה. בהחלט, דן, תודה רבה על הדברים.

אני עו"ד מהתנועה לאיכות השלטון. זה מסוג הישיבות שבאים לברך. אנחנו כן מדברים פה לפרוטוקול והפרוטוקול הזה, אני מקווה שאני לא אצטרך להשתמש בו איפשהו במורד הדרך, אבל אנחנו בהחלט גם מברכים על כוונת הוועדה לבדוק ולוודא את משרד מבקר המדינה. בימים אלו ממש יש לנו תיק שמתנהל כבר יותר משנתיים וחצי, של חושפת שחיתות. ניסינו מאוד להביא לכאן היום את מיכאל מרב, חושף שחיתות בתעשייה האווירית, שהתיק שלו נמשך שבע שנים אצל מבקר המדינה, איש מקסים. בסוף קיבל גם צו הגנה רטרואקטיבי קבוע ופיצויים של 550,000 שקל, פיצויים חריגים, וכמובן השחיתות שהוא חשף הובילה לחקירה פלילית. אני מצר על כך שמשרד מבקר המדינה לא נמצא כאן היום, אבל אני בהחלט מברך על האמירה החשובה של הוועדה. אני מתחבר לדברים שאמרה חברת הכנסת שפק. זה חוק שלא יפתח אולי מהדורות והוא לא סקסי, אבל זה חוק שיש לו משמעות אדירה לאנשים טובים שאיבדו את כל עולמם. אנחנו מדברים על זה, גם פגיעה כלכלית, משפחתית,

בריאותית, והמחוקק היום יאמר להם, אנחנו רואים אתכם. זו הזדמנות טובה גם להודות לחברת הכנסת שפק,

יושבת-ראש הוועדה על הליווי ובאמת ההובלה המהירה של החוק, וגם תודה לצוותים שיושבים פה ולעוזרים הפרלמנטריים ולכל מי שעסק בחקיקה פה מאחורי הקלעים. יש לנו עוד כמה הצעות מעניינות על השולחן, אז אני מקווה שניפגש פה שוב בקרוב.

אנחנו יודעים שאנחנו ממשיכים לשתף פעולה עם הצעות חוק שהן ערכיות ובהחלט אולי לא פותחות מהדורה, אבל מבחינתנו הן כל כך חשובות. גם המסר והערכים שאנחנו מקדמים כאן וגם מה שאמרו חבריי למשרד המשפטים. עצם שיתוף הפעולה הזה גם מהשטח,

גם הממשלה, שרואים יחד את הצרכים ומגיעים להבנות, אני כל כך מברכת על זה. אתם יודעים שהוועדה הזו, ככה היא מתנהלת. אנחנו שואפים להגיע כל הזמן, בכל עת להסכמות האלה ההדדיות, לשמוע ולראות את השטח ולתת לו באמת ביטוי בחקיקה ובהחלטות של הממשלה. ככה אנחנו עושים וככה אנחנו נמשיך. בבקשה, המכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה רבה. עכשיו אני מבקשת להצטרף לברכות לוועדה ולמשרד המשפטים על ההגעה להסכמות לתיקון החשוב הזה. אני רק מציעה שיירשם בפרוטוקול המשך במסגרת המעקב לשקול את הצורך בהמשך לתקן את נקודת ההתחלה בעניין נקודת ההתחלה למניית התקפה להתעמרות בעבודה או פגיעות בתנאי העבודה. כפי שעסקנו בזה לפני הקריאה הראשונה והבהרנו, יש הבדלים בגישות שמתבטאות בפסיקה ובררו שההתעמרות בעבודה או הפגיעות בעבודה יכולות להתרחש בנקודות זמן שונות,

מסלול חיים של בירור התלונות וההתפתחויות - - - זו באמת נקודה חשובה וטוב שאמרת גם את הדברים האלה. כמו שגם חברתי, חברת הכנסת שפק וגם תומר אמרו, יש עוד נקודות ועוד דברים שצריך כמובן לתקן גם במסגרת החוק עצמו וגם בכלל בהרבה מאוד נקודות אחרות. אני מקווה שנוכל לעשות את זה בהמשך.

גבירתי. הצעת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון מס' 4) (הארכת תקופת ההתיישנות), התשפ"ב-2022 תיקון סעיף 3א1. בחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז-1997 (להלן החוק העיקרי), בסעיף 3א,

במקום "אם טרם חלפה שנה מיום הגשת התלונה על ידו או בסיועו כאמור באותו סעיף, ואם" יבוא "אם" ואחרי פסקה (2) יבוא: "(3) כי לא חלפו שנתיים ממועד הגשת התלונה על ידו או בסיועו כאמור בסעיף 2 ועד למועד הפגיעה בו או לפיטוריו כאמור באותו סעיף". אזכיר שהסעיף הזה עוסק בשאלה של פרק הזמן שעובר מהתלונה על העבירה, על קיומה של אותה שחיתות שחשפו ועד הפגיעה בעובד. אם פרק הזמן הזה טרם חלף, זה הופך את נטל ההוכחה. תיקון סעיף 5 2. בסעיף 5 לחוק העיקרי, במקום "שניים עשר חודשים" יבוא "שלוש שנים ובסופו יבוא "ואולם, בחישוב תקופת ההתיישנות לא תבוא במניין תקופה שלא תעלה על שנתיים שמיום הגשת תלונה באותו עניין לנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב), ועד לסיום הטיפול בתלונה ובירורה על ידו, על אף הוראות סעיף 45(א)(2) לחוק האמור". הסעיף הזה, יש לו שני דברים.

הוא מאריך את תקופת ההתיישנות לשלוש שנים, והוא גם לא מונה בתוכה את תקופת הבדיקה אצל מבקר המדינה, ככל שהיא לא עולה על שנתיים. בתקופה של עד שנתיים.

3. חוק זה יחול על תובענות המוגשות מיום תחילתו ואילך. רק לגבי נושא הדיווח. את לא רוצה לכלול אותו בחקיקה,

הוועדה תחזור ותעקוב. בהחלט, וכך זה נאמר גם בפרוטוקול. מי בעד החוק? שירים את ידו. נמנעים? אין מתנגדים.

ברכות, חברת הכנסת נירה שפק ולכל העושים במלאכה. יעלה במליאה. אני באמת רוצה להודות לך, אפרת,

לענת על הטיפול המהיר, המיידי, האוזן הקשבת, הלמידה. באמת למדתי המון מהעבודה כאן. אני רוצה להודות לבן דרייפוס, היועץ החקיקתי שלי שעבד, וכולכם מכירים אותו, גם מי שיושב סביב השולחן, ולשקד ביטון ואורטל ארזי. בהזדמנות זאת אני רוצה לאחל לה מזל טוב לחתונה. אני חושבת שהח"כים עושים עבודה, אבל הם לא יכולים לעשות אתה לעומק כמו שצריך וכמו שהגענו לכאן, אם לא הגופים המקצועיים התומכים בנו. באמת תודה לכולם. אני רוצה לומר שבטח עכשיו כמו שאמרת,

אבל דפנה ואולי מירה ואפרת ואחרות, ודוד ויהונתן שהיו עד אתמול בזה שהנה עוד חודש זה נגמר ואין להם אפשרות לתבוע והם קיבלו עכשיו אורך נשימה של עוד 12 חודשים. כל אחד זה עולם ומלואו, אז יש כמה כאלה שזה עולם ומלואו להם מעבר. חד משמעית. כל הכבוד נירה. תודה רבה, ברכות לכולם, הישיבה ננעלה. הישיבה ננעלה בשעה 10:30.